4 בדצמבר 2017. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ח 2017, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק ההגבלים העסקיים (מתן הוראות ליבואן ישיר, הוראת שעה), התשע"ח 2017, הצעת חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח 2017, הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 20) (מינוי היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה), התשע"ח 2017, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'

(ביטול הוועדה הארצית המייעצת לענייני סיעוד), התשע"ח 2017,

לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ח 2017. לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/4794/20 וכלה בהצעת חוק פ/4828/20: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, הקמת ועדה מיוחדת לקידום והסדרת התכנון ביישובים הדרוזיים) (הוראת שעה), התשע"ח 2017, מאת חברי

14 רוצים להשתתף, כולם נרשמו. אני מציע שחבר הכנסת מסעוד גנאים יפתח את הנאומים. אחריו, חברת הכנסת מרב מיכאלי. בבקשה, אדוני. מה, הפרעתי לו באמצע איזו פעילות חשובה? כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום היה דיון חשוב בנושא אזורי תעשייה ביישובים הערביים וחלקן של הרשויות הערביות באזורי התעשייה האזוריים הקרובים אליהן.

הרשויות הערביות, רובן לא נהנות מהרווחים או ההטבות של אזורי התעשייה הקרובים אליהן, אלא להפך, הן ניזוקות מהזיהומים של האזורים האלה. הנוסחה עד עכשיו, לצערי, היא win-lose, ה-lose לרשויות הערביות. רוב הרשויות הערביות הן מהאשכולות הנמוכים, האמצעים שלהן דלים.

אם משרד הפנים דורש מראש הרשות לספק את כל השירותים, לגרום לשגשוג לתושביו, בלי אמצעים, כל דבר אחר שיעזור לו, הוא לא יכול. לפי הרבה דיווחים, מהם דיווח,

של עמותת סיכוי, אפילו אם ראש העיר או ראש הרשות הערבי גבה 100% ארנונה מהתושבים שלו, הוא לא יכול להגיש להם שירותים כראוי. אז ראשי הרשויות האלה הם כמו שאמר המשורר: (אומר בערבית: השליך אותו כבול למים ואמר לו: היזהר לבל תירטב מהמים.) לא לפחד, התרגום חיובי.

תודה, חבר הכנסת מסעוד גנאים. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה, גברתי, ואחריה, חבר הכנסת אכרם חסון.

אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי חברות הכנסת, גם היום, כבכל שבוע, נמצאות כאן מאות נשים הפעילות בארגון נשים עושות שלום. אני לא מאמינה שיש מישהו או מישהי מכם שלא שמעה על הארגון הזה, לא פגשה את הנשים האלה, הלבושות לבן עם צעיף כחול-ירוק, שמאמינות בכל מאודן, והן מכל קצוות הקשת הפוליטית, שהדבר הנחוץ למדינת ישראל הוא הסדר מדיני שיביא לנו ביטחון ושלום. פגשתי אותן עכשיו שוב, לשיחה, שוב שמעתי מהן את המחויבות שלהן ואת התשוקה האדירה שלהן להשפיע, והן אומרות לי: על ראש הממשלה לפעול בכיוון הזה. הן אומרות לי: הוא ראש הממשלה שלנו, הוא אחראי, אנחנו רוצות לנסות להשפיע עליו שיפעל למען הסדר מדיני ושלום. אבל אני שמעתי היום את ראש הממשלה בוועדת החוץ והביטחון, אני לא מספרת כאן שום סודות, אני לא מדליפה שום דבר חסוי, הוא חזר ואמר את אותם דברים: הוא חזר ואמר שאין עם מי, אין איך, שזה מסוכן מדי, שזה חסר סיכוי, ולכן בעצם הוא ממשיך ללכת ולהסתובב בעולם ולחזק את מעמדנו, לשיטתו, אף שהתוצאות, איך להגיד, בהצבעה האחרונה באו"ם, 151 מדינות נגדנו, שש בעדנו, פחות מבהירות לי איפה פה ההצלחה הגדולה, אבל הכול חוץ מלהתעסק בסוגיית ההסכם המדיני.

נראה לי שראוי, לכבוד הנשים האלה שיושבות כאן מולך עכשיו ביציע שלנו, להגיד שוב: אדוני ראש הממשלה, הדבר הכי משמעותי שיביא לישראל ביטחון הוא שלום. למה שלא תעשה משהו בכיוון הזה? תודה רבה. תודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. חבר הכנסת אכרם חסון,

ואחריו, חבר הכנסת מוסי רז. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום ביקשתי, פניתי לכבודך בבקשה, להעלות על סדר-יומה של הכנסת הצעה דחופה בנושא המצב החמור שבו נמצאו חומרים רעילים במזרוני ההחתלה לתינוקות. נחשפנו אתמול בערוץ 10 לכך שמאות אלפי תינוקות חשופים לחומרים מסוכנים, מסרטנים, שמסכנים, כפי שאמרתי, את כל התינוקות. מתברר שאין תו תקן. אנחנו כנראה, אדוני היושב-ראש, מקבלים הרבה חומרים שלא נבדקים, ואז אנחנו משתמשים בהם. אנחנו חשופים עם ההורים, עם הילדים, עם כל אחד אחר. אנחנו כמובן מבקשים באמצעותך לקדם את הדיון הזה וגם לדבר עם משרד הכלכלה ומשרד הבריאות, שכמובן גם הוא מודאג מהתופעה, אבל מישהו ישן בשמירה. ברגע שאומרים: מאות אלפי תינוקות מסכנים את עצמם ואת הבריאות שלהם בזה שאנחנו משתמשים בחומרים מסוכנים בלי בדיקה, לפי דעתי זה אומר דורשני, ואודה לך מאוד אם נעשה את זה מהר מאוד.

תודה לחבר הכנסת אכרם חסון. אני שמח גם לבשר לך שנשיאות הכנסת קיבלה את ההצעה שלך ותוכל ביום רביעי להציג את הנושא ולשמוע את תשובת הממשלה. חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה,

ואחריו, חבר הכנסת זוהיר בהלול. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, נשים עושות שלום ביציע, לפני 25 שנה 1,700 מדענים פרסמו אזהרה לאנושות בנוגע להתנהלות הסביבתית. בשבוע שעבר פורסמה אזהרה שנייה, מאמר מדעי בכתב העת המוביל BioScience, שעליו חתומים יותר מ-15,000 מדענים מ-134 מדינות, ובו נתונים חדשים על מצב כדור הארץ. ברוב המדדים המצב הלך והחמיר מאז האזהרה הקודמת: זמינות מים ראויים לשתייה, שלל דיג ימי, בירוא יערות, צפיפות מיני חולייתנים, פליטת פחמן דו-חמצני, הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ, גידול באוכלוסייה האנושית, גידול באוכלוסיית הבקר במשקים. ההסלמה המשמעותית ביותר מוזכרת בהקשר של שינוי האקלים עקב פליטת גזי החממה, בירוא יערות וחקלאות מתועשת, בעיקר לתעשיית הבשר. מצטברות עדויות לכך שאנחנו בעיצומה של הכחדת מינים המונית. האנושות מוזהרת שהיא חייבת להתגייס לצמצום הגידול באוכלוסייה, הפחתת פליטת גזי החממה, קידום אנרגיה מתחדשת, הגנה ושיקום של מערכות אקולוגיות, הפחתת הזיהום וצמצום תופעת המינים הפולשים. מזווית אופטימית מצביעים על כמה נושאים שבהם חל שיפור. בסופו של דבר, האחריות מוטלת עלינו, כאזרחים, כנבחרי ציבור, גם פה במדינה, כמו בשאר הפרלמנטים בעולם. תודה, חבר הכנסת רז. חבר הכנסת זוהיר בהלול. בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת טלב אבו עראר. אדוני היושב-ראש, נשים עושות שלום, גיבורות בארץ הקודש. משה צ'רטוף, אדוני היושב-ראש, הוא פעיל שלום, תומך נלהב בסובלנות ובכבוד. מנסה להילחם בכל מאודו נגד האלימות ונגד הגזענות. ביום שישי האחרון, כמנהגו בקודש, התייצב משה צ'רטוף עם בנו אייל ועם פעילים מדהימים אחרים מהצפון בצומת שומרת. היו בחזקתם שלטים שהטיפו בעד סובלנות ואהבת אדם ושלום. משהתפוגגה ההתקהלות, נשארו הוא ובנו אייל בצומת כדי לאסוף את השלטים. לפתע פתאום הגיח מהאפלה, זו לא הייתה אפלה, אבל בשביל לצייר את התמונה, הגיע בחור צעיר ברכבו, ניבל את הפה כלפי אייל וניסה לקחת ממנו את השלט שבידו. משה צ'רטוף לא שם לב. כעבור רגעים אחדים הגיח אותו בחור עם שחקן חיזוק נוסף, ניבלו את הפה, דרשו את השלטים, קיללו וכמעט פגעו פיזית בשניהם. כמעט החרימו את הפלאפון, את הסלולרי שהיה בידם. זו עוד תמונה מדכאה, מייאשת, של החברה הישראלית, ששולחת לעיתים את מלתעותיה באמצעות צעיריה כדי לגדוע כל אמירה אחרת וכדי להנציח את מסע ההשתקה השולט גם בעולם הזה. מכאן אני קורא למשטרת ישראל, נרשמה תלונה במשטרה, והסתבר שהרכב שייך לחייל בצה"ל ונדמה לי שזה שבעתיים יותר מסוכן.

שומה עליה להילחם בתופעה הזו, להגן על אנשים שיש בחזקתם אידיאולוגיה אחרת. החברה שלנו הפכה להיות מסוכנת, ועל כך אני כמובן מטיף.

תודה לחבר הכנסת בהלול. חבר הכנסת טלב אבו עראר, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת איתן ברושי. תודה, מכובדי היושב-ראש. תרשה לי תחילה לברך את נשים עושות שלום שיושבות ביציע כאן. ולנושא, לענייננו: חולי האפילפסיה בדרום נאלצים להתמודד עם מחסור אדיר ברופאים. בכל האזור אין נוירולוג למבוגרים המומחה למחלה זו. החולים ממתינים חודשים ארוכים. רבים מהם נאלצים לנסוע למרכז או לצפון ומוציאים סכומים רבים של כסף על מנת לקבל טיפול. ישנם 82,000 בני אדם שהם חולים במחלה הזו בכל הארץ. בדרום במיוחד: לילדים יש רק נוירולוגית אחת, ולמבוגרים אין נוירולוג. אני שואל כאן: איפה משרד הבריאות כאן?

הוא רואה את המחלה, רואה את האנשים החולים במחלה הזו, מה הוא יכול לעשות בקטע הזה?

תודה לחבר הכנסת טלב אבו עראר. חבר הכנסת איתן ברושי. בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת סעיד אלחרומי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, גם אני מקדם בברכה את הנשים ביציע ואני רוצה לומר שביום חמישי האחרון בערד נרצח החייל רון יצחק קוקיא, סמל בנח"ל, לוחם קרבי. מכאן אני רוצה לשלוח תנחומים למשפחתו ולחבריו, הלוחמים והאחרים, ולומר שעם כל ההתרחשויות שיודעים הבית הזה והחברה בישראל, צריך לזכור גם את הפרופורציות וגם את השאלות הגדולות שעוד לפנינו. צריך לעשות הכול שזה יהיה החלל האחרון, אבל צריך לומר שאנחנו בתוך עימות, בתוך מלחמה, בתוך מאבקים, ושעם כל המחלוקות, ובוודאי נדבר על זה עוד בהמשך היום, צריך לזכור את האירוע הזה, צריך לעשות הכול שייתפסו הרוצחים ויועמדו לדין וצריך לעשות הכול שזה יהיה החלל האחרון.

נתפסו.

תודה לחבר הכנסת איתן ברושי. חבר הכנסת סעיד אלחרומי,

חבר הכנסת יהודה גליק. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, גם אני מצטרף לברכה לנשים הנפלאות שנמצאות ביציע. הדייגים בנמל יפו עוברים בשנים האחרונות תקופה לא קלה. ישנה הגבלה על הפעילות הימית שלהם, על שטח הדיג. ישנו צמצום בשטח הנמל ביפו, למרחב צר מאוד. רוב השטח עובר להיות נדל"ן למסחר. שטח האחסון שמשתמשים בו הדייגים הוא מאוד קטן, לא מספיק לכלל הדייגים. גם ההאנגר הגדול הזה שהמחסן נמצא בו כמעט ומתפורר. הם לא יכולים להעביר דלק לסירות שלהם, כמו שהיה בעבר, אלא בג'ריקנים ממרחק של מאות מטרים. לכן אני קורא לכל הנוגעים בדבר לטפל בסוגיה דחופה זאת ולשמר את הפעילות של הדייגים. הם מפרנסים מעל 1,500 נפשות. אני קורא למשרד החקלאות, לענף הדיג וגם לעיריית תל אביב-יפו לקחת את העניינים בידיים. תודה, כבודו. תודה לחבר הכנסת אלחרומי. חבר הכנסת יהודה גליק,

חבר הכנסת יוסי יונה. אדוני היושב-ראש, כנסת מתוקה, חבריי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה, שלום לנשים המקסימות בלבן. באתי לפה רק כדי שאני אוכל לראות את היופי הלבן הזה. אתמול הודעתי שאני מסיר את כל מחויבותיי לקואליציה עד אשר הממשלה תקבל החלטה לטפל ולמגר את מכת העישון. נשאלתי על ידי רבים ברשתות החברתיות: על נושא כזה שולי אתה מאיים? אז אני מבקש להבהיר בחצי דקה שנותרה לי דבר מאוד פשוט: העישון הוא סיבת המוות מספר אחת בישראל, ממנו מתים מדי שנה אלפי אנשים. למי שלא הבין: העישון הוא סיבת המוות מספר אחת בישראל שממנו מתים מדי שנה אלפי אנשים. למי שלא קלט: העישון הוא סיבת המוות מספר אחת במדינת ישראל, ממנו מתים מדי שנה אלפי אנשים. למי שלא קלט: העישון הוא סיבת המוות מספר אחת במדינת ישראל, ממנו מתים מדי שנה אלפי אנשים. זה אומר 30 אתמול, 30 היום, 30 מחר. ומי שחושב שזה נושא שולי, שיזכור לעצמו ויגיד לי: זה נושא שולי. כי העישון הוא סיבת המוות מספר אחת במדינת ישראל, ממנו מתים מידי שנה אלפי אנשים.

תודה. תודה לחבר הכנסת יהודה גליק. חבר הכנסת יוסי יונה, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. אדוני היושב-ראש, יש שגורסים שדמוקרטיה נעשית פעם בארבע שנים, כשהאזרח והאזרחית באים וקובעים את דפוס הצבעתם, אבל כפי שאנחנו רואים המון פעמים ומשתאים ונפעמים מהמופעים של הדמוקרטיה, היא נעשית גם במהלך השנה. יש לנו פה דוגמה יפה של נשים עושות שלום, דוגמה יפה לפעילות של החברה האזרחית, שחושבות שדמוקרטיה היא לא רק פעם בארבע שנים, אלא לבוא מדי יום, מדי שבוע, ולהשפיע על תהליך קבלת ההחלטות במדינת ישראל. ובוודאי אדוני היושב-ראש, יש לציין את ההפגנות שנעשו ונעשות ברחבי הארץ, מתוך כוונה להסב את תשומת ליבנו ומתוך כוונה להפעיל אותנו נגד השחיתות הפושה בחברה הישראלית. אני רוצה להצדיע מכאן למפגינים, למתקהלים, כי בסופו של יום, הקרדיט להסרתו, אני מקווה כך, של חוק ההמלצות מסדר-היום של הכנסת, הוא בראש ובראשונה לזכותם של המפגינים, של החברה האזרחית התוססת והחזקה שבאה ואמרה: עד כאן. אנחנו נענינו ושיתפנו פעולה, יחד איתם, כדי להסיר את חוק החרפה משולחנה של הכנסת. תודה, אדוני היושב-ראש.

תודה, חבר הכנסת יוסי יונה. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. אחריו, חברת הכנסת לאה פדידה. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, מסגד אל-אקצא, אנחנו חוזרים פעם אחרי פעם ומדברים על כך שהוא המסגד של המוסלמים ואך ורק של המוסלמים. עד היום נכנסו יהודים תחת המחסה של הסטטוס-קוו לתחום מסגד אל-אקצא, ומי שרצה לעלות לרחבה של כיפת הסלע, המשטרה מנעה ממנו, במיוחד כשגם יש איסור הלכתי מרבנים. אבל בשבוע האחרון עלתה קבוצה גדולה בחסות המשטרה. בליווי המשטרה נכנסו עד השערים של מסגד כיפת אל-אקצא. הנושא הזה חמור מאוד. אני מזהיר, כי עוד לא שכחנו את המקרים, בגלל התפרעויות, בתוך מסגד אל-אקצא, של יהודים שאסור להם להיכנס, את הרצח של השוטרים לא שכחת? את הרצח של השוטרים של הלוחמים לא שכחת, ואסור להם,

אלה שבאו לבדוק שתתפללו כמו שצריך. כל פעם צריך להשתיק אותה כי היא מדברת שטויות. הגיע הזמן להפסיק,

כי אסור לעלות למקום הזה, ואסור, בגלל מסגד אל-אקצא. המסגד הוא מסגד, אין לו שום אחר מלבד מסגד. לכן מסגד אל-אקצא, צריך לשמור על קדושתו ואסור להיכנס אליו, ואם כבר נכנסו, לא להגיע יותר מדי רחוק. קיים, מפוצצים מסגדים בכול מקום.

סגירת מסגד אל-אקצא נכנסה ונכנסה גם לכיפת הסלע ולקחה פרטים שאסור לה לגעת בהם ואסור לה להגיע לשם. אני פה מזהיר, אני פה מתריע, והגיע הזמן שגם אנשים,

יחשבו, החוק, ולא ילכו אחרי קיצוניים מטופשים.

תודה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא.

חברת הכנסת ענת ברקו, את רוצה את הדקה שלך או כבר מיצית אותה? לא מיציתי. יש לי הרבה מה להגיד.

תפסיקי כבר.

אתה מאיים על המשטרה? מי יודע מה יקרה? כבר רצחו שם שוטרים. איזה אקסטזה.

כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, נשים עושות שלום, אתמול נפל דבר: 0:1 לציבור מול ראש הממשלה בנימין נתניהו. כנראה שהציבור לא מסכים יותר את אומרת שראש הממשלה אפס? תתרגם לבד. 0:1 לציבור, ואני אומרת שנפל דבר כי הציבור החליט: די. לא מסנוורים את עיניו ולא מתעתעים בו. אם שמים חוק שאינו מגלה את האמת, ואם שמים חוק שרע לציבור, אז הציבור יודע להגיד את דברו ולצאת לרחובות ולהזעיק את חברי וחברות הכנסת. ואני מקווה מאוד שגם בישיבה שלכן יום יבוא ותגידו: הזזנו משהו ועשינו משהו, ולא לחינם אתן יושבות שם, כי לציבור יש כוח וזה נותן לנו, לחברי וחברות הכנסת, להיות שליחים ושליחות נאמנות שלכם. לצערי הרב, התבשרנו שמחר החוק הזה שוב עולה על סדר-יומה של הוועדה. זה שראש הממשלה הוציא את עצמו, זה היה המוקש הגדול שסוף-סוף הראה לכולנו שבעצם החוק נועד לו, אבל לא בגלל זה צריך להמשיך ולפגוע במשטרה, בפרקליטות ובאזרחי מדינת ישראל.

תודה לחברת הכנסת פדידה. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה,

ואחריו, חבר הכנסת סעד. תודה לך, אדוני היושב-ראש. במוצאי שבת צעדנו בשדרות רוטשילד בתל אביב, עשרות אלפי אזרחים ואזרחיות, כדי למחות נגד שלטון מושחת ונגד חוקים שעברו על כל הקווים האדומים. אדוני היושב-ראש, כאשר השלטון מאבד את כל המעצורים שלו, העם חייב לעצור אותו. דמוקרטיה היא לא רק הזכות, ואפילו החובה, להשתתף בבחירות אחת לכמה שנים, דמוקרטיה היא גם היכולת והחובה שלנו להשפיע בין בחירות לבחירות, להשמיע את הקול שלנו, ללחוץ ולגרום למקבלי ההחלטות להימנע מלעשות מעשים רעים ולעשות מעשים טובים. המחאה הציבורית הזאת הצליחה במהירות רבה.

מייד שמענו שחוק ההמלצות בהתחלה נדחה ואחר כך ישונה, ואולי בסופו של דבר הוא יבוא לקבורת חמור במקום שראוי לו. אני מנצל את ההזדמנות הזאת כדי לקרוא מכאן לציבור ללמוד את הלקח הזה. אני קורא לאזרחים להשמיע את קולם. אני מברך את הקבוצה המרשימה של נשים עושות שלום, שכמו בכל שבוע מגיעות ליציע בכנסת ומבטאות את המימוש של הזכות ושל החובה האזרחית להשמיע קול וללחוץ על מקבלי ההחלטות ללכת בכיוון נכון וראוי יותר. בדרך הזו אזרחים ואזרחיות יכולים, צריכים, וגם ישפיעו. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת סאלח סעד, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת יעל גרמן.

הנאום שלי היום מוקדש לרצח אכזרי של בחור בן 30, סעיד אמל קבלאן, אשר התרחש בשבוע שעבר בבית ג'ן. ברצוני קודם להביע תנחומים ולהשתתף בצער המשפחה. רוצחי הצעיר טרם נתפסו, ועודם נמצאים חופשיים בינינו. אדוני היושב-ראש, אני רוצה להביע תרעומת וזעזוע עמוק על אוזלת ידה של משטרת ישראל במלחמתה בפשיעה במגזר הערבי והדרוזי. משטרת ישראל איננה מתייחסת ואיננה מייחסת חשיבות לצמיחה המתמדת במספר הרציחות בקרב בני המיעוטים. כמו כן, חקירת פשיעה זו מתנהלת בעצלתיים. אנו לא נהיה חברה מתוקנת, עד אשר יהיה שוויון בהתייחסויות גם בתחום זה. אני קורא למשטרת ישראל לפעול בהקדם האפשרי לאיסוף הנשק הבלתי-חוקי במגזרי המיעוטים על כל עדותיהם, ולהקדיש לכך את תשומת הלב הראויה. מבצעי החזרת הנשק האנונימיים הם מעט מדי, ונקווה שלא מאוחר מדי. דם המגזר אינו הפקר. תודה לחבר הכנסת סעד. חברת הכנסת יעל גרמן, ואחריה, חבר הכנסת נחמן שי. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני פונה אליך, אדוני היושב-ראש, אני פונה אל השרים, אל אלה שנמצאים פה ואלה שלא נמצאים פה, ומבקשת לחשוב מחדש על מה שנקרא: חוק המרכולים החדש, או אם תרצו: חוק שבירת הסטטוס-קוו, בעיניי. אנחנו רק עכשיו סיימנו מאבק קשה מאוד נגד חוק שכל הציבור לא רצה בו, מה שאנחנו קוראים חוק ההמלצות, יש לו שם יותר מדויק, ואנחנו ניכנס שוב למאבק, למאבק שחבל להיכנס אליו, למאבק שיפצל את החברה. בזמנים האלה אנחנו צריכים לחשוב איך לאחד ולא איך לפצל. לכאורה, אני יכולה לבוא ולומר: יש עתיד, אנחנו מובילים את הנושא, אם באמת ניכנס למאבק אולי נקבל עוד מנדטים.

זה לא מה שמעניין אותנו ולא מה שמעניין אותי. אני רוצה לחיות בשלום עם החרדים. אני רוצה שנמצא מכנה משותף, אבל אני מאוד מבקשת מידידיי, ואני אומרת: יש לי חברים בקרב החרדים באמת, אני מבקשת מהם: חיה ותן לחיות. אני לא איכנס אליכם לבני ברק ואבקש מכם לפתוח חנויות, ולא איכנס אליכם לבתי הכנסת ואבקש שתושיבו את הגברים ואת הנשים יחדיו.

אני אשמור מכל משמר על הדרך שבה אתם מוצאים לנכון לקיים את המצוות. אנא כבדו גם אותנו, אלה שלא מקיימים את המצוות. תנו לנו לחיות בדרכנו, לפתוח מרכולים שלא מפריעים לכם וגם לאשר תחבורה ציבורית מצומצמת בשבת.

אנחנו יכולים לחיות ביחד, אם אף אחד לא יכפה את דעתו על האחר. תודה לחברת הכנסת יעל גרמן. חבר הכנסת נחמן שי,

ואחריו, חבר הכנסת ישראל אייכלר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מצטרף לקודמיי ומודה ל-100 הנשים מתנועת נשים עושות שלום שמגיעות אלינו אחת לשבוע לכנסת, עוברות בוועדות, באירועים השונים ונמצאות אצלנו ביציע. אני חושב שזה מפגן של עוצמה, של דבקות במטרה. אני מקווה שהוא ילך ויתפשט ויצטרפו עוד ועוד נשים, ובאמת יהיה פה כוח גדול שיילחם למען השלום. אני רוצה לומר דבר על נושא שעומד על סדר-היום.

הכנסת מקדישה מחר זמן לאנשים עם מוגבלויות, ואתמול היה היום הבין-לאומי. רציתי לומר היום תודה לקבוצה, למועדון הפועל קטמון בירושלים, מועדון ספורט, אבל מועדון ספורט מיוחד מאוד, מפני שהוא מועדון קהילתי, שצומח בתוך הקהילה, ויש בו רוח אחרת לחלוטין. המועדון הזה אימץ שתי קבוצות של אנשים עם מוגבלות, אנשים עם מוגבלות נפשית ואנשים עם מוגבלות פיזית, והם, יחד עם שחקני המועדון ועם הפעילים בו, מקיימים פעילות ספורטיבית, משחקים כדורגל, שזה תמיד ספורט פופולרי, ומערבים את עצמם ואת האנשים עם המוגבלות בתוך החברה. מוביל את זה בחור בשם פיליפס, שהוא עצמו היה בחיל הים, הפך לנכה, ואחר כך, מתוך הנכות הזאת הוא צמח, הוא פעיל, הוא משתתף בפעילויות, הוא התחתן ובנה את חייו מחדש, ואני חושב שכל המכלול הזה הוא דוגמה שאני מאוד מקווה שהחברה הישראלית תאמץ.

תודה לחבר הכנסת שי. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה, אדוני. אחריו, חברת הכנסת ענת ברקו. כבוד היושב-ראש וחברי הכנסת, שמענו היום את יושב-ראש ישראל ביתנו חבר הכנסת אביגדור ליברמן,

הוא הסביר כי המצב הביטחוני בסוריה, בעזה ובלבנון אינו מאפשר לנו לפרק ממשלות וללכת לבחירות מוקדמות,

באותה נשימה הוא האשים את המפלגות החרדיות בהפרת הסטטוס-קוו, בחוק שבא בסך הכול להחזיר לשר הפנים את הסמכות לאשר או לא לאשר חוקי עזר עירוניים המתירים חילול שבת. זהו שקר וסילוף האמת, כי תיקון והחזרת הסטטוס-קוו זה מה שאנחנו עושים, ותו לא. וכל האחריות להפלת הממשלה תיפול על מי שיכשיל את החוק הזה.

אדוני היושב-ראש, מאמינים שבלי שבת אין ביטחון ובלי שמירת שבת אין ארץ ישראל ואין זהות יהודית. חילול השבת הוא סכנה ביטחונית לקיום היישוב היהודי בארץ ציון וירושלים. והנביא ירמיהו אמר, והנבואה התגשמה בימי החורבן: "וקדשתם את יום השבת כאשר צויתי את אבותיכם" וכו', "וישבה העיר הזאת לעולם", "ואם לא תשמעו אלי לקדש את יום השבת", וכו', "והצתי אש בשעריה", והיא "לא תכבה". השר ליברמן חייב לתמוך בכל החוקים ששומרים את הסטטוס-קוו, אחרת הוא מפר את המשמעת הקואליציונית, מפרק את הממשלה ופוגע במצב הביטחוני בסוריה ובעזה.

תודה לחבר הכנסת אייכלר. חברת הכנסת ענת ברקו, בבקשה, גברתי. אחריה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השר בנט, נרצח לנו חייל לפני שלושה ימים, רון קוקיא, סמל רון קוקיא, לוחם נח"ל שנרצח על ידי שני אזרחי ישראל מהפזורה הבדואית שפשוט שחטו אותו. ראו חייל עומד באמצע העיר, כדי לחטוף את הנשק, כדי לבצע פיגועי טרור או פשיעה, הם רצחו חייל. וזה לא המקרה הראשון, ואני חושבת שצריך להביא את זה בחשבון. מהצד השני, כשאנחנו רואים לוחם גיבור כמו רון, שנהרג על משמרתו, רואים מורה בעמק חפר, מנהלת בית ספר, שמרשה לעצמה להטיף לסרבנות, אדוני שר החינוך, גם בפיייסבוק, גם עם שלטים "אפשר גם אחרת", כשהיא מלווה את בתה לכלא, סרבנית גיוס מוצהרת. ומילא, היא מלווה את בתה, נגיד, ניחא, זה לא היא, אבל גם להטיף ולקרוא לסרבנות, ולהפוך את זה לאידיאולוגיה ולקרוא להפרת חוק, זה העניין. והיום היה דיון על זה, אדוני היושב-ראש, בוועדת החינוך, וראינו להקת מעודדים של סרבנות שהגיעו לדיון, כאלה שגם מרשים לעצמם ללוות סרבניות, כמו חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שמעודדת סרבנות ומלווה סרבניות לכלא, זה הדבר היחיד שהיא מוכנה לעשות למען חיילות צה"ל, כי אצלה בוועדה כמובן הן לא באות לידי ביטוי,

ואחרים אותו הדבר. חבל. יש חוק במדינת ישראל, ואין לכבד חוק באופן סלקטיבי.

חוק שירות חובה, לכן כולם משרתים ולא קוראים לסרבנות, ואני קוראת לשר החינוך לבדוק את העניין הזה ולבחון אם המנהלת הזאת יכולה להמשיך בתפקידה.

תודה לחברת הכנסת ברקו. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אחריה, חבר הכנסת איציק שמולי, והוא יהיה הדובר האחרון בנאומים בני דקה. כבוד היושב-ראש, למרות כל הניסיונות לגרור אותי לדיונים צדדיים, אני אתמקד בנושא שמאוד חשוב לי ואני רוצה לדבר עליו. היום, או אתמול בלילה, בשעה 01:30, לפנות בוקר, נורה צרור של 14 קליעים לתוך חדר השינה, לזכוכית של חדר השינה של אחד מהפעילים הפוליטיים של המפלגה שלנו, אבל הוא בעיקר גם איש מאוד פעיל חברתית, הוא ואשתו: אשתו מחנכת מאוד ידועה בעיר שלה,

והוא עצמו אומן ועיתונאי. חברנו תמים אבו-חיט יצא בשלום, הוא ובני משפחתו, מכל הנושא הזה. למה אני מזכירה? כי זה מצב יומיומי כמעט בכל הכפרים והערים שלנו. בעיר טירה, לצערי, משתוללות כנופיות, אפשר לשלם להן כסף והן יירו, והן יהרגו, והן ירצחו כל אדם שהן קיבלו כסף עבורו. אני חושבת שהגיע הזמן שמשטרת ישראל תפעל בתקיפות יתר עם כנופיות אלה. בלי לחסל את כנופיות הפשע האלה אנחנו נחיה במצב שתואר בסוף השבוע בכפר סאלם, שבו ילדים ישנים בתוך האמבטיה כי הם מפחדים מהקליעים שנכנסים לבתים שלהם.

תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת איציק שמולי, בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, היום התקיים כינוס חירום ביוזמת כמה חברי כנסת, גם אנוכי, גם חברת הכנסת אלהרר,

חמד עמאר, הרצוג וח"כים נוספים, כדי להדגיש את הצורך לממן טיפול מציל חיים עבור 12 ילדי דושן, שבעצם לא קיבלו דירוג גבוה בסל הבריאות, והמשמעות של ההחלטה הזאת עבור חלק מהילדים, חלילה, אני לא רוצה להגיד את זה אפילו בקול רם. לכן אנחנו בעצם קוראים גם למשרד הבריאות, גם למשרד האוצר, למצוא את הדרך לממן את התרופה מצילת החיים, כדי שלא נגזור גזרה נוראה כל כך על חיים של ילדים, קל וחומר בשעה שיש עודפים אדירים של כספים בקופת המדינה.

תודה לחבר הכנסת שמולי. עד כאן נאומים בני דקה. אנחנו עוברים לחקיקה. הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשע"ח 2017, לקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את ההצעה יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת ניסן סלומינסקי.

אדוני היושב-ראש, רבותיי השרים, חבריי חברי הכנסת, הנושא של הלבנת הון הוא בנפשנו, יש הון עתק, רשות המיסים עושה מאמצים גדולים מאוד, ואנחנו משתדלים לעזור לה, כדי שאפשר יהיה לאסוף מההון השחור כמה שאפשר. דבר נוסף, אנחנו חייבים להיות שייכים לקהילה הבין-לאומית. אם חס ושלום לא נחוקק את החוקים הנכונים ונוצא מהרשימה הבין-לאומית, זה יהיה אסון למדינת ישראל. לכן אנחנו משתדלים מאוד, ויש לנו סדרה של חוקים שהעברנו. החוק הזה אומר שלושה דברים, חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 26), התשע"ח, אומר שלושה דברים. דבר ראשון, אדם שנכנס לישראל או יוצא מישראל ויש לו כסף מזומן חייב לדווח על זה. היה סכום מסוים, 100,000 שקל, שעד אז הוא לא צריך לדווח, הורדנו את הסכום ל-50,000, כדי שהוא רק ידווח, שידעו. הוא לא צריך לעשות שום דבר, אבל מהרגע שהוא מדווח יהיה אפשר לעקוב אחרי זה. דבר שני, אם לאדם יש עסק ומגיע מישהו שרוצה לקנות, והוא יודע שהכסף הזה מגיע מכסף של הון שחור, אסור לו לבצע את העסקה או שהוא צריך לדווח עליה למשטרה.

הסכום שמדובר עליו זה עד 150,000 שקל במצטבר. אם העסקה במשך תקופה מסוימת, של חודשיים, מגיעה ל-150,000 שהוא קונה ממנו, הוא צריך לדווח. הדבר השלישי הוא היכולת, כדי שיהיה יותר מעקב, אנחנו מאפשרים לרשות להלבנת הון להעביר מידע גם לחקירות שוטרים, שחוקרים, גם לרשות ניירות ערך, כדי שיהיה אפשר לעכב. אני חושב שזה חוק שמקובל על כולם, הוא עושה טוב יותר. אני חושב שאין הסתייגויות על זה. אני מבקש מכולם לתמוך בחוק.

תודה ליושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט. אין הסתייגויות, אכן, אבל יש בקשות דיבור. חברי הכנסת מיכל רוזין, אילן גילאון, עיסאווי פריג', תמר זנדברג, מוסי רז. מישהו מעוניין לנמק את הבקשות? בבקשה, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, שרים מכובדים, חבריי חברי הכנסת, אורחים ואורחות נכבדות, חברים, כשקמתי היום ועליתי לכנסת, בדרך שהגעתי אני מדבר עם החברים: מה יש לנו בתפריט היום. מה יש לנו בתפריט היום על סדר-היום, מה מכינים לנו. אני עובר על התפריט, ותזמינו בית מלון, היום אתם עובדים עד שעה מאוחרת, היום תישארו עד 23:00,

בלילה, עד שעה מאוחרת. אנחנו מסתכלים על התפריט ומסתכלים על מדף ההצעות לסדר-היום והצעות החוק, ופתאום חוק ההמלצות יורד מהמדפים.

החוק הצרפתי ירד מהמדפים. חוק המרכולים ירד מהמדפים. כל החקיקה ירדה מהמדפים. יש שקט. יש שקט. ואז יש הצפה של בקשות לקיזוזים. הקואליציה לא מאורגנת, החברים נכנסים אחד בתוך השני, מה קורה, ויש שושו ומושו, הרבה דיבורים. יש לנו מפלגה חדשה שקמה לתחייה היום, מפלגת לא נעים. מפלגת לא נעים, לא נעים להיות בקואליציה, חברים, שיש בה חקירות. זה מה שיצא לנו היום. יש לנו מפלגת ישראל ביתנו, ופתאום חוק מרכולים, נמכור את הסחורה בשביל החוק הזה, שתישאר קואליציה. חברים, יש לנו ממשלה מתפרקת. אני פונה אליכם, שרים וחברי כנסת, בואו נחסוך מהציבור את כל הווג'ע ראס שמחכה לנו. הממשלה הזו צריכה ללכת הביתה. עזבו ורדו מהאי-ודאות שמרחפת באולם הזה ובציבור. וכל השיחות שאתם מקיימים, אתם יודעים שבחירות בפתח, אז למה לכם ולנו ולציבור כל הווג'ע ראס הזה? בואו, תקומו כאן, תודיעו: אנחנו הולכים לציבור. ממשלה מתפרקת. לא נעים? נמצא לא נעים אחר. נו, חברים, מה כל השיחות? אנחנו רואים את זה. כל שיחות הרקע וכל הפגישות הפנימיות: מה הולך לקרות, מה הולך לקרות, מה הולך לקרות? הולך לקרות שממשלה מושחתת, תם זמנה. וכל יום נוסף מוסיף עוד כתם ועוד בושה לכל מרכיבי הקואליציה. די כבר עם זה. לא מפלגת לא נעים, ודי עם זה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, במוצאי השבת האחרונה קם העם ואמר: די. ברחבה שמול המקום שבו הקימו את המדינה נאספו המוני אדם, בלי יכולת לזוז ממקום למקום, בצפיפות אדירה, מבלי שהביאה אותם מפלגה פוליטית, מבלי שהביא אותם ארגון כלשהו, בלי פרסום ממוסד בעיתונות או בשום מקום אחר. בכוח הווטסאפ, בכוח הפייסבוק, בכוח הטוויטר, נאספו עשרות אלפי אנשים שפשוט נמאס להם. נמאס להם שהממשלה הזו יורקת בפרצופם, נמאס להם לראות בבית הזה את התמונות שהם ראו מפה בשבועות האחרונים, נמאס להם שלא מחשיבים אותם, נמאס להם שמצפצפים עליהם, והם באו בהמוניהם. היו שם אנשים מכל המפלגות, גם אנשים שהצביעו למפלגות הקואליציה. כמובן פחות, אבל היו שם אנשים שהצביעו לכל המפלגות, שבאו להגיד: עד כאן, וצעקו: עד כאן, וצעקו את זה עוד פעם: עד כאן. ואמרו שיש לחקור את כל השחיתות כולה, שיש לעצור את חוק ההמלצות, שאולי כבר נעצר ואולי לא נעצר,

כי אנשים רבים יבואו לכיכר רבין במוצאי השבת הקרובה, אפילו רבים יותר ממי שהגיעו לרחוב רוטשילד לפני יומיים, ויבהירו לממשלה הזו שיש דברים שלא ניתן לעשות, יש דברים שבהם לא ניתן לדרוך על הציבור, יש שחיתות שלא ניתן יהיה לקיים אותה, יש דברים שבהם העם יעצור אותם, גם אם הוא יצטרך להפגין בכל מוצאי שבת בכיכר רבין ובמקומות אחרים. אני רוצה להפנות מכאן דברים לאנשי סיעת כולנו. רבים מהמפגינים שם שאלו איך אפשר לגרום לסיעת כולנו להפסיק להיות שותפה לביזיון הזה. בסדר, אתם בקואליציה, אנחנו יכולים להבין את זה. אתם בוחרים לקיים את הממשלה הרעה הזו. זה לא טוב, אבל אפשר להבין את זה. אבל אל תיתנו יד לשחיתות, אל תיתנו יד להרס מערכת המשפט, אל תיתנו יד לאלה שמרימים יד על המשטרה, אל תיתנו יד לאלה שמרימים יד על בתי המשפט, אל תיתנו יד לאלה שמרימים יד על אזרחי ישראל, הם לא ישכחו לכם את זה. אני בטוח שאתם עדים לכך, ובאמת אני מתכוון אליכם,

כי אני יודע שאתם מסכימים איתי. אני יודע שאתם לא שלמים עם מה שקורה. אני יודע שאתם מבינים שאת הביזיון הזה חייבים לעצור. אתם יכולים לעצור אותו. גם אם תפילו את הממשלה זה יהיה שווה את זה, אבל גם אם לא תפילו אותה, אתם יכולים לעצור את השחיתות הזו. אתם יכולים לגרום לעשרות האלפים שהגיעו במוצאי השבת האחרונה להרגיש שמישהו פה בספסלי הקואליציה מקשיב להם. אני בטוח שאתם הולכים לעשות את זה, להפיל את חוק ההמלצות ולעצור את השחיתות.

תודה לחבר הכנסת רז. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 26 והוראת שעה), התשע"ח 2017. אין הסתייגויות. כנוסח הוועדה בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיפים 1 17 נתקבלו. בעד, 82, אין מתנגדים, יש נמנע אחד. אנחנו יכולים לעבור להצבעה בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס'

התשע"ח 2017, נתקבל. 85 בעד, אין מתנגדים, יש נמנע אחד. הצעת החוק אושרה כנדרש בשלוש קריאות. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 62), התשע"ח 2017. תציג את ההצעה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית חברת הכנסת מירב בן ארי, בשם יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה והבריאות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, השרים, כנסת נכבדה, הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 62). אני מתכבדת להציג בפניכם לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 62), התשע"ח 2017, שהגישה הממשלה. קופת חולים מוגבלת באפשרות להחזיק באמצעי שליטה בתאגיד אחר, כדי להבטיח כי משאביה מופנים לקיום מטרותיה. קופת חולים רשאית להחזיק בתאגיד אחר שעיסוקו בתחום הבריאות רק אם בידיה לפחות 20% מאמצעי השליטה, וגם זאת בכפוף להיתר משרי הבריאות והאוצר. למי שלא יודע,

תאגיד זה 50%. אחוזים אלה אינם מתאימים כאשר מדובר בחברות סטרט-אפ או בחממות טכנולוגיות, כי בהן נדרשת השקעה משמעותית של הון חיצוני. בהצעת החוק שלפניכם מוצע ששרי הבריאות והאוצר יוכלו להתיר לקופות חולים להחזיק אמצעי שליטה בתאגיד שהוא חברת סטרט-אפ,

או חממה טכנולוגית בתחום הבריאות, גם אם שיעור אמצעי השליטה הוא נמוך מהשיעור הנדרש כרגיל, בכפוף לכך שקופת החולים הייתה מעורבת בגיבוש או בפיתוח של הרעיון הטכנולוגי החדשני שמפתח אותו תאגיד. השרים מוסמכים לקבוע בתקנות נסיבות שבהן ניתן לבצע את ההשקעה גם בלי לקבל היתר מיוחד. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות. אבקש מכם לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, גם בשביל קופות החולים אבל גם בשביל לעודד את תעשיית ההייטק בחברה הישראלית.

תודה לחברת הכנסת מירב בן ארי, שהציגה לנו לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 62), התשע"ח 2017. אני רוצה להתנגד. זכותך,

חברי הכנסת, לא הוגשו הסתייגויות. לכן אנחנו נצביע בקריאה שנייה כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיפים 1

50 בעד, 44 מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים להצביע בקריאה שלישית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 62), התשע"ח 2017, נתקבל. בעד, 49, נגד, 43 ואין נמנעים. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 62), התשע"ח 2017, אושרה כנדרש בשלוש קריאות. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת: לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח 2017, שהחזירה ועדת הכספים, מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט, בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת טלב אבו עראר בנושא: 7.6 מיליון היעדרויות שנרשמו למורים בבתי הספר בישראל. תודה. תודה למזכירת הכנסת. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים מחר, יום שלישי, י"ז בכסלו התשע"ח, 5 בדצמבר 2017, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.